בוקר טוב.

אשראי למכור מוצרי ביטוח. קיבלתי בעניין הזה פנייה גם מאיגוד חברות הביטוח ולשכת סוכני הביטוח וגם מחברי כנסת לא מעטים. פניתי בעניין בכתב לממונה על שוק ההון והביטוח והוא גם השיב תשובה די מפורטת, שגם הועברה לחברים. אני חושב שהדבר הנכון הוא לייצר סביב הנושא הזה דיון, אף על פי שהסמכות נתונה לך,

אבל אני חושב שנושא כזה משמעותי ראוי שיהיה עליו דיון ציבורי. הדיון יתנהל כך: יפתח הממונה על שוק ההון והביטוח, אחר כך נאפשר התייחסות ללשכת סוכני הביטוח ואז לחברי הכנסת תינתן אפשרות להתייחסות. מי שרוצה, נא להירשם אצל מנהל הוועדה. משה ברקת, בבקשה, תציג את הנושא. בוקר טוב לכולם. אני תמיד שמח להיות בוועדת הכספים, אני חושב שזה כבוד גדול עבורי לבוא ולהציג את הדברים.

אני שמח שאנחנו מתחילים לחזור

רק ממשיכים להתמודד עם הקורונה אלא אנחנו חוזרים גם למשימות וליעדים שהצבנו לעצמנו גם לפני הקורונה. עודד, זו הזדמנות

זוהר מבקש רשות דיבור לבקש ממנו לדאוג לפטור מחובת הנחה אצל ניסנקורן. אני מניח שמיקי זוהר ישמח להפוך להיות יושב-ראש הוועדה המסדרת ואז הוא יוכל לתת לנו את הפטור מחובת הנחה. יש היום ועדה מסדרת בשעה 10:00. בבקשה, משה

לו: בואו תציבו בפנינו אתגרים מיוחדים שיש אצלכם. כל אוכלוסייה שיכולה להעלות בעיות מסוימות אנחנו פונים אליה,

דרך

בכל רגע נתון הן יכולות למכור פוליסה כזו או אחרת, וסוכני הביטוח בעצם יהפכו להיות לא רלוונטיים יותר.

אתם מדבר על גופים פיננסיים שמכירים את כל אזרחי ישראל ללא יוצא מן הכלל. זו טענה ממש מופרכת.

נרשמנו לשאלות גם כן. מיכאל ביטון, אני עומד על זכותך. צריך להבין שמי שפועל כסוכן חלים עליו כל החובות של סוכן,

את זה צריך

ואילו אצל סוכן הביטוח הוא קיבל פיצוי בתוך שלושה שבועות מרגע ההצפה, זה מוצר פשוט? אדם שהדירה שלו הוצפה בגובה של שני מטרים, שעדיין מתנהל עם עורכי דין מול חברות ביטוח ישיר, ואצל סוכני הביטוח כבר

גם מנכ"ל משרד האוצר, גם מנכ"ל משרד ראש הממשלה הבטיחו לי שהם

זאת הבקשה שלנו. הלוואי שכל מה שהם הבטיחו לי היה

בדיוק כפי שהן יודעות גם למכור למשל את הביטוח לנסיעות לחו"ל אתם מכירים את ביטוח הנסיעות לחו"ל שהן מוכרות? מי מוכר אותן במחיר הכי יקר, אתם יודעים?

האשראי. אם תלך לסוכן ביטוח ותבקש ביטוח נסיעות לחו"ל תקבל

יש גם ביטוחים שכוללים בתוכם סוגיות של סודיות רפואית ואחרת. את מה שאת אומרת עכשיו אני שומע בפעם הראשונה. אני לא בטוח שהייתי רוצה שהפרטים שלי יהיו בידי כל אחד. אבל הנושא הזה יוסדר במנגנון של שמירה על

אפשר עוד הערה אחת לפני שאני הולך? מיקי, במשך כל הדיון אתה הערת. חברת הכנסת פרקש הכהן, בבקשה. ידברו שני חברי כנסת ואחריהם אורח מבחוץ, לסירוגין. בוקר טוב ליושב-ראש הוועדה, למשה ולמיכל. שמעתי

ובצורה ראויה ושבסוף הערך שלה מגיע לציבור. ושהיא הוגנת.

אחרי 80 שנות מונופול של חברת החשמל. משה ברקת בראש רשות שוק ההון מנהל רשות שאחת מן המטרות שלה בחוק הפיקוח היא "לקדם

הביטוח צריך שהמצפן הראשי שלנו יהיה מה טוב לציבור הרחב. מאוד אהבתי את הכיוון של הממונה על שוק ההון, שאמר שהוא רוצה לקחת בסוף מוצרים בסיסיים, להתחיל באיזו צורה שתנגיש מוצרי ביטוח שיש עליהם

השוק בתחרות יודע לעשות את הדבר הזה הכי טוב. האתגר של הרגולטורים ביחד עם רשות התחרות יהיה לייצר כללים שימנעו ניצול לרעה. למשל שמעתי שמדברים כבר על שמירה של המידע, מאגר מידע שלא ינוצל לרעה,

ישמש לטובת הצרכנים, וגם על

אני מבקשת וחושבת שרשות התחרות תצטרך להכין איזשהם guidelines רחבים לכל תעשיית הביטוח, עם איזונים ובלמים,

הבנתי שפרופ' זיו רייך כתב פה חוות דעת ברורה מאוד.

או שלפחות הוועדה תשמע

אם יש נתונים על זה שסוכני הביטוח

בעקבות משבר הקורונה אני חושבת שראוי להציג אותם, אבל על פניו אני לא מכירה שאנשים ביטלו את הפוליסות שלהם ובעקבות זה העמלות

אני ממש לא חשודה באהבת יתר לחברות אשראי. אבל תחרות היא דבר טוב וחשוב. יש היום בעיות מהותיות בתחום יש בעיות גם בתחום של סוכני הביטוח. יש סוכני ביטוח שעושים את עבודתם נאמנה, ויש גם הרבה בעיות של ניגודי עניינים בין סוכן הביטוח לבין החברה שמעסיקה אותו. יש גם בעיית מחיר וגם בעיית שירות.

להגיד את זה, ושלא יספרו לי שאני לא מכירה את

שצריך לעשות איזונים.

וכמובן אם יש בעיה בהתניית שירותים צריך לאסור על זה. והדבר הכי הכי חשוב בדיון הזה הוא שיהיו סוכנים אובייקטיביים, יותר חשוב מן השאלה האם זה יהיה חברות האשראי או שחקן אחר. אנחנו חייבים שחקנים אובייקטיביים. זה שאדם תמים ניגש ליועץ או לסוכן ואין לו מושג עבור מי הוא עובד

זה השירות הכי חשוב שאנחנו יכולים לתת לאזרחים. אם צריך איזונים צריך,

תודה. רועי כהן ואחריו חבר הכנסת מלכיאלי.

קיבלת ממני את ההודעות על כל החברים פה בחדר השני שרוצים

זה מחטף. מה זה "למה"? למה מחטף? הפקידים עובדים. אפשר לסיים את הדברים בלי הערות ביניים? שתיים, יש איזו תאוריה בישראל, שטיפול ישיר הוא זול

שצ'ק שלהם חזר. כל השקיפות הזאת על בסיס המידע של לקוחות תפגע

הם יהיו הפייסבוק של הביטוח,

לחברות האשראי יש כל כך הרבה מידע שהם יתנו נוקאאוט לאפשרות של חברות ביטוח וסוכנים להציע תחרות. אני לא בעד בלעדיות לסוכני ביטוח, כי יש ביטוח

חברת הכנסת פרקש, תדעי כחברת כנסת: זה

ייאמר בהגינות,

אנחנו מודים לך על כך שאתה מעלה דווקא את הדבר הזה לדיון היום כי בעצם אנחנו רואים את זה עכשיו דרך הממונה על התחרות והממונה על שוק ההון,

אם הרעש בחדר השני ימשיך אשלול מכם את זכות הדיבור. כי נכנסו לכאן כבר

אני רוצה להגיד לממונה על התחרות, בגרמניה אוהבים את הגילדות, הולכים איתן. אני לא מכיר אף חברת ביטוח שיודעת לתקן אוטו. מנכ"ל חברת ביטוח בחיים שלו לא תיקן רכב אחרי תאונה,

אנחנו עושים היום קורסים על רכב חשמלי והיברידי, וכל הזמן אנחנו שומעים אמרות נגד הגילדות של העסקים,

שהם לדעתנו רגולטורים שלמעשה לא רק מונעים את התחרות, הם ראשי הגילדות הקטנות האלה. אנחנו מסכימים שיש כשל תחרות בביטוח, אבל הדרך לפתור

תודה רבה אדוני.

אני מעריך אותך, מעריך את הדברים שלך, ואני תומך בעיקרון של תחרותיות. אבל לא תומך בעיקרון שגוף גדול ייכנס לתחרות עם גוף קטן וירסק אותו. אני חושב שגם מבחינת התזמון אין הדבר ראוי, זה לא

זה לא מאבק.

מה שהם לא נותנים לנו מזה תקופה ארוכה. היא צריכה להיות ערבית-חרדית ביחד, או אחת ערבית ואחת חרדית? ערבים החרדים לגורלם.

לכן, אדוני היושב-ראש,

בבקשה, חבר הכנסת טיבי. קרן, היושב-ראש יכול להוציא אותך על פי התקנון. אני יכול להוציא אותך כי נתתי לך את המקום של אוסאמה סעדי... אתה אומר שאתה יכול להחזיר אותו... לכן אני פונה אל מר ברקת לשקול מחדש את הרעיון, את ההצעה, ולגנוז

אגיד לך מה ההתרשמות שלי: התרשמתי שלא מיצינו מהלך לבחון את הטענות של החברים בביטוח לתחרות הלא הוגנת. אני חושב ששווה לעשות עוד

השטן נמצא בפרטים הקטנים. הטענה שלהם, שהמידע שיש לחברות האשראי יכול לתת יתרון לא הוגן בתחרות עם

לוודא אם אכן התחרות על פי טענתם לא הוגנת, ואם כן אז להכניס סעיפים שכן יהפכו אותה לתחרות הוגנת. שמעתי מן האחראית על התחרות את החשש, או

פה אחד של כל חברי הכנסת לחכות עם המהלך הזה למשך כמה חודשים. תודה.

מישראכרט, בבקשה.

לא ראינו מישהו שרוצה לעשות את זה בזמן. שלום, תודה רבה על ההזמנה. אני משנה למנכ"ל ישראכרט. אשתדל לדבר בקצרה. אתה תדבר בקצרה. אם תספיק תספיק. כפי שאמרה מיכל הלפרין, אנחנו מכירים את המאבקים האלה של הגילדות. כולם זוכרים את המאבק לפני מספר שנים של לשכת - - - אני מציע שתתייחס לעניין. אני באמת אומר, חברים. הזמן קצר. אתם גילדות, הם גילדות. כל אחד יש לו מה להגיד על השני. אני מציע שכל אחד יתייחס לעניין עצמו. גם

אנחנו עובדים בצמוד כגוף מפוקח ואף אחד לא ייתן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו לא גוף דורסני, נהפוך הוא, אנחנו בעד התחרות. אנחנו נעבוד תחת החוקים והמגבלות שיוטלו עלינו. בסופו של דבר, בל נשכח שגם אותם 12,000 13,000 סוכני ביטוח, חלקם עובדים תחת חברות הביטוח הגדולות, סוכנויות של מגדל והפניקס, וגם הם לא קוזקים נגזלים. אנחנו מאמינים, מכיוון שאנחנו גוף מפוקח וגם רשות התחרות עלינו וגם הממונה על שוק ההון עלינו, אף אחד לא ייתן לנו לעשות מה שאנחנו רוצים. אנחנו נשתמש במידע באופן מושכל, אנחנו נעבוד נכון, ואנחנו נילחם על ידי מתן שירות טוב. בסופו של דבר התחרות תעזור לאותם צרכנים. בסוף לא צריך להסתכל רק על 12,000 13,000 סוכני ביטוח, שאנחנו יודעים גם שעבודתם לא תיפגע, אלא בסופו של דבר צריך להסתכל על מיליוני האזרחים שמשוועים לתחרות, בעוד שאנחנו יודעים ששוק הביטוח בשנים האחרונות סטגנטי ורק כשנכנסו חברות כמו ליברה ו-WeSure פתאום התחילו לרדת המחירים והשירות נהיה טוב יותר.

תודה רבה. חברת הכנסת מיכל שיר, אחריה חברת הכנסת קטי שטרית. שמעתי כאן שחברות האשראי אומרות לממונה על שוק ההון שיתעסקו אך ורק בתביעות קטנות. יש לי שאלה אליכם: סוכני הביטוח הם בעלי רישיון, זה מקצוע לכל דבר ועניין, לומדים אותו במשך שנים, משיגים בו הרבה מאוד ניסיון, זה לא מקצוע של על-הדרך. תארו לכם שאני עכשיו לוקחת עורך דין ואומרת: אני פותחת את השוק של עורכי הדין לתביעות קטנות בלבד, לא צריך התמקצעות, למה צריך רישיון או ללמוד את זה? יש כאן איזשהו מהלך לערבב מין בשאינו מינו. אין קשר בין חברות האשראי לבין עולם הביטוחים. אלה שני מקצועות שהם שונים בתכלית. אם רוצים לייצר תחרות, ואני לחלוטין בעד תחרות, יש מספיק דרכים אינטליגנטיות נוספות לחשוב איך לייצר את התחרות הזאת מבלי לגמור ענף שלם, מבלי לגמור 13,000 סוכני ביטוח עם יותר מ-70,000 משפחות, בני אדם שקשורים לשוק הזה. אני מקווה מאוד, ואני אפילו דורשת שהדבר הזה יוסר על השולחן. שוב, על אחת כמה וכמה בימי קורונה. אין שום קשר בין הדיון הזה לבין מה שקורה כרגע בציבוריות הישראלית.

חברת הכנסת שטרית. אני רוצה להצטרף לחבריי שמבקשים כמובן לדחות את הנושא הזה דווקא בתקופה שבה המשק הוא הכי פגיע. אחזור על מה שאמרתי. אני מבקשת להצטרף לחבריי שמבקשים בשלב זה לדחות את הנושא הזה, במיוחד בעת הזו, בזמן שיש לנו משבר קורונה ומצוקת עצמאים והמשק פגיע ביותר. קצת תמוה בעיניי שהנושא הובא דווקא בעת הזו. יש פה מספר בעיות, שאולי זו לא העת להציג אותן, אבל נציג אותן אם אנחנו נקיים דיון מעמיק בשלב מאוחר יותר. קשה לי מאוד עם בעיית המידע הרב שיש לחברות האשראי, קשה לי מאוד עם הנושא של חברות הביטוח שהן אני רוצה להגיד, זה מזכיר לי את המשפט שהטבח לא מנגן והפסנתרן לא מבשל. כרגע הייתי מציעה שנשאיר את המצב כפי שהוא ונקיים דיון מקיף יותר, למרות שאני בעד תחרות, תחרות היא דבר בריא, אבל כרגע נראה שזה מהלך שהוא על משקל של מחטף ולכן אני חושבת שרצוי לעשות את זה בעת מאוחרת יותר ולא עכשיו.

חברת הכנסת קרן ברק. אחריה משה ברקת יתייחס. כמה דברים. אגיד את זה בכמה נקודות. ראשית, אתם לא יודעים את זה אבל אנחנו יושבים פה בכל יום ובאמת דנים במצב המשק, במצב הכלכלה, במצב העסקים הקטנים, במצב העסקים הגדולים,

זה מה שאנחנו עושים פה. זה מה שגם אני עושה. לא יכול להיות שבעת הזו המהלך הזה איננו דאגה לעסקים קטנים. זה יכול להיות דאגה למשהו אחר מבחינה משקית אבל כרגע, כל דאגתנו היום היא לעסקים הקטנים. אז לא יכול להיות שדווקא בעת הזאת מביאים כזה נושא במחטף בדלת הצדדית. זה דבר אחד.

אני מצטרפת אל מה שאמר פה נציג איגוד המוסכים. הוא אמר שאם מביאים את זה בעת הזאת, כשאין שר מתפקד לגמרי ואין כנסת מתפקדת לגמרי, אוטומטית זה מריח לא טוב לנו כחברי כנסת, זאת התחושה שלנו. הפקידות בעת הזאת, בשנה וחצי האחרונות, בגלל שאין כנסת כבר שנה וחצי, יש איזה הרגל שאין דרג שמפקח, לא ממשלה ולא כנסת, כי אתם עובדים די בחלל ריק, כי כולם היו עסוקים בבחירות כל כך הרבה פעמים. לכן אנחנו כן כאן כדי לפקח. אי אפשר לעשות את הדברים האלה במנותק. דבר נוסף, יש כאן שני ציבורים. האחד הוא ציבור סוכני הביטוח, שהם מבחינתנו נחשבים עסקים קטנים וחברים בלה"ב, שהוא ארגון העסקים הקטנים. כאשר מדברים על איגוד גדול כזה של 13,000 איש ו-70,000 משפחות לא עושים דברים כך, אלא חייבים לעשות על זה דיונים ועוד דיונים ועוד דיונים ועוד דיונים עד שיקבלו את המתווה הנכון. זה מצד אחד, של העסקים הקטנים. ויש את הצד השני של המבוטחים, שזה אנחנו. אנחנו כמבוטחים צריכים בסוף לקבל את השירות הטוב ביותר. אני יכולה לבחור אם ללכת אל ביטוח ישיר או ללכת לסוכן ביטוח כדי שביום פקודה, ביום שאני אצטרך את הכסף של הביטוח, אני אישית מעדיפה ללכת לסוכן כי אני יודעת שהוא יילחם בשבילי ולכן לי חשוב שהמבוטחים יקבלו את השירות הכי טוב כשהם יזדקקו לו. כשהם יזדקקו לו הם צריכים בדיוק את הקשר הישיר הזה,

שמלכיאלי אמר, את מי שהוא כבר קרוב אליו, שהוא כבר מוזמן לאירועים משפחתיים ושהוא חלק ממנו ויילחם עליו. כאן אני מדברת על הצד השני של ציבור המבוטחים, לא רק על הסוכנים עצמם.

אתה היית פה ממש לראשונה כאשר הושבענו ועשית לנו פרזנטציה יפה מאוד של דברים שאתה הולך לעשות. דברים שעשיתי. אני לא יודעת מה מהם עשית. את כולם עשיתי. אז תשלח לנו בבקשה פירוט. ביקשתי דבר אחד קטן ממך וממיכל הלפרין בו-זמנית: שתטפל בגילדה של ביטוחי הרכב. איך זה יכול להיות שאם יש לך שתי תביעות בשנתיים כל חברות הביטוח לא מבטחות אותך יותר? ראית מה עשינו בתחום הזה?

לא דו-שיח. אתה תתייחס בהמשך ותגיד את זה. הייתה פנייה מדויקת שכל חברות הביטוח מתנהלות כגילדה בנושא אחד. את הדבר הקטן הזה לא אתם ולא ההגבלים העסקיים הצלחתם לפתור. אני קוראת לך,

לצאת מפה בקריאה ברורה של ועדת הכספים, שיתקיים פה דיון עמוק, ולא בעת הזאת, לפני שמקבלים החלטה כזאת.

צריך לזכור, אני קודם כול מכבד מאוד את הבית הזה ואני באמת לוקח את הדברים, מקשיב להם וגם חלק מן הדברים יבואו לביטוי בצורות שונות. אבל צריך להבין כמה דברים: אנחנו עושים עבודה מקצועית ובהרבה מאוד מן הדברים, בגלל שאנחנו נוגעים בדבר, ניתנו לנו סמכויות ואנחנו פועלים לפי הסמכויות, ויש סיבה מדוע המחוקק נתן בסופו של דבר את הסמכויות האלה לרגולטור, וצריך לכבד את זה. אורית פרקש הכהן אמרה את הדברים והיא מבינה את זה גם כרגולטורית לשעבר. היא אמרה שתחרות היא לא תחרות פרועה, צריך שהתחרות תהיה הוגנת. אני חושב שאת זה בדיוק אנחנו עושים. לומר שמה שאנחנו עושים הוא מחטף זה דבר שערורייתי.

מכיוון שהדבר הזה מינואר 2019 מונח על השולחן. באוגוסט 2019 הוגשה בקשה רשמית. אנחנו מתנהלים מאז. למרות שיש לנו סמכות גם בנושא תחרות, פנינו בצורה מסודרת לרשות התחרות, ביקשנו את חוות דעתה, ביקשנו את הניתוח שלה, ושמענו גורמים נוספים. כמה חודשים אני רודף אחרי לשכת סוכני הביטוח כדי לקיים איתם פגישה. הם מעלים כל מיני תירוצים כמו: אנחנו לא עושים פגישות בזום, כאשר את הפגישה הזאת עושים בזום, פרט לכך שוועדות ביטחון וועדות הרבה יותר חשובות עושות פגישות בזום. פשוט "מריחה" כדי לא לקדם את הנושא הזה. אני חושב שאנחנו פועלים בצורה מאוזנת וצריך, וזה נכון, גם מה שהעלה ניר ברקת, גם מה שהעלתה מירב כהן, צריך לדאוג שהתחרות הזאת בסופו של דבר תהיה לה רק מטרה אחת: לשרת את הצרכן. זה מה שאנחנו עושים. חבר הכנסת מיקי זוהר, שגם אותו אני מכבד, אמר פה דברים, שהוא לא מינה אותי, ולא כפי שהתרברב נשיא הלשכה בעבר שהוא מינה אותי. לא הכרתי אותו ולא את חבורתו לפני שהתמניתי. אף אחד לא מינה אותי, אני באתי כתפקיד מקצועי, אני באתי לשרת את המדינה. לומר לי: דורית סלינגר, או לא דורית סלינגר חבר'ה, הדאגה לצרכן נמצאת אצלי לא פחות מאשר אצל כל אחד אחר.

אתה יודע כמה החלטות - - - זה מה שקורה כאשר אין פה ממשלה. חברת הכנסת קרן ברק, תודה רבה. לדאוג לחברות הביטוח לא בא אצלי על חשבון הדאגה לצרכן. אם הדבר הזה לא הובן אז מבינים את זה לאט-לאט על בסיס דברים שאני עושה. גם בנושא של רפורמת רכב, הנושא הזה של מי שתבע ומעלים לו את המחיר הדבר הזה נגמר אצלנו. לא מעלים לו את המחיר אלא פשוט לא עושים לו ביטוח. גם לזה יש פתרון. לפני שנה אמרת שזה מטופל. קרן, את לא נותנת לו להשיב אפילו. את שואלת שאלה ולא מחכה לתשובה. איך הוא יענה לך אם את לא נותנת לו להשיב?

קרן, תקיימי איתנו דיאלוג ספציפי. טיפלנו בנושא הזה. תקיימי איתנו דיאלוג, נכתוב לך את הדברים או ניפגש איתך. אנחנו מתייחסים במלוא הרצינות לדברים שעולים פה בוועדה. כתוצאה מן הקורונה יש לי גם מכתב מוכן שמדווח לכם על הרבה דברים נוספים שנעשו אצלנו בשנה האחרונה.

אני רוצה להסביר לכם: העניין הזה של קטן/גדול שימו לב, הבית הזה אישר לאחר ועדת בכר לבנקים להיכנס אל תוך הייעוץ הפנסיוני.

אז בואו נעשה דיון רחב. קרן, את רוצה שאוציא אותך? די. הדבר הזה נעשה.

מכיוון שראו אותם כגורם שיכול להכניס יותר ייעוץ לתוך מקום שנעדר ייעוץ, וייעוץ אובייקטיבי,

חברת הכנסת מירב כהן אמרה את הדבר הזה. - - - חברת הכנסת קרן ברק, אני קורא אותך לסדר. הנושא הזה, של חוק הסוכן האובייקטיבי, הוא דבר שהכנסת הזאת תהיה אחראית והיא תחליט אם כן או לא, אבל אני חושב שזה דבר מחויב, ואנחנו נמליץ ללכת לכיוון הזה. נשיא לשכת סוכני הביטוח, ליאור רוזנפלד, שלח לי מכתב שאומר: אני בעד הסוכן האובייקטיבי. אז אם הסוכנים רוצים את זה והרגולטור רוצה את זה, בואו נעשה את הדבר הזה לטובת עם ישראל. בואו ניתן לעם ישראל את הייעוץ שהוא צריך ואת התחרות שהוא צריך גם בתחומים האלה. אני חושב שמה שיבוא הוא הורדת עמלות, ויותר תחרות אצל חברות הביטוח. אני מסכים שצריך להיזהר, ואנחנו נזהרים בצורה משמעותית מאוד שהמידע הזה, שיושב אצל חברות כרטיסי האשראי ויש להן יתרון במידע, לא ישמש אף יצרן. איך אתה יכול להתגבר על הבעיה הזאת? קודם כול, נשאלה שאלה על ידי היושב-ראש בנושא הפרטיות. ראשית, אם יש זמן אני אעביר את הדיבור ליועץ המשפטי שלי, ואם לא אז אומר את הדברים בתמצית. ראשית, זה בא בהסכמת הלקוח. הלקוח מאשר את השימוש בפרטים שלו. כי אין לו ברירה אחרת. אסור לעשות התניית שירות. יש לו ברירות. אבל יותר מזה, אני לא סומך על רצונן הטוב של חברות כרטיסי האשראי. אני דורש מהן לעבוד כסוכנים אובייקטיביים. אני דורש עמלה אחידה מכל היצרנים, ואני דורש מהם לא לעבוד עם יצרן אחד או שניים אלא לעבוד עם מגוון רחב של יצרנים. בצורה הזאת אנחנו עושים מה שנעשה בבנקים הם למעשה יועצים אובייקטיביים. אני חושב שכל הסוכנים צריכים לעבוד כך. אני חושב שהסוכנים צריכים לא לשרת יצרן ולא לשרת את העמלה שלהם אלא לשרת את הלקוחות, וזו המהפכה המשמעותית.

אז תשתפו אותנו במהלך הדיונים בכנסת. בעניין הפרטיות, המידע שנמצא אצל חברות האשראי והוא מוקד כוח רציני, וגם בעניין מה שאמר

אני באמת לא יודע כאזרח האם אני רוצה שהמידע שנמצא אצל חברות כרטיסי האשראי אמור יהיה לעבור גם לאחרים.

אנחנו באמת עובדים בצורה של מינהל תקין. אנחנו נעבוד לפי כל הכללים של רשות התחרות ומשרד המשפטים בנושא פרטיות, בנושא תחרות,

אנחנו עובדים לפי הספר. המטרה שלנו היא לשרת את הצרכן, אבל לפי החוק. אני רוצה לומר: אנחנו רואים בצעד הזה הרחבה של הביטוחים הישירים, הרחבה של הטכנולוגיה, הרחבה של התחרות. אי אפשר לעצור קדמה. בסופו של דבר האוכלוסייה היום רוצה יותר להשתמש בטכנולוגיה. הנה, הדיון הזה מתקיים בזום. הם רוצים מגע ישיר. אנחנו חייבים לתת לציבור אפשרות לשירות טוב יותר.

בפתח הדברים, אני אומר גם לחברי הכנסת וגם למוזמנים

בשם הוועדה אני מוחה על כל עניין אישי שעלה פה.

הוא עלה משני הכיוונים, הוא עלה גם כלפי לשכת סוכני הביטוח באמירות שנאמרו וגם כלפיך, משה ברקת. אני מאמין בכנות הכוונות שלך ושל רשות התחרות. כל אחד צריך לבצע את תפקידו, ואתם עושים, גם כשיש מחלוקת בינינו. אני יכול לומר שעלתה פה באופן ברור למדי מצד חברי הכנסת, רובם המכריע יש לומר, מחלוקת, לפחות על העיתוי. זאת סוגיה כבדה מאוד, זאת מהפכה. היא נמצאת בסמכותך, זה נכון. היא נמצאת בסמכותך וטוב שאתה מפעיל את סמכותך. אבל זה נושא שמחייב דיון ציבורי מאוד מאוד משמעותי. המקום לעשות את הדיונים הציבוריים הוא פה, וזאת הייתה גם מטרת הישיבה. כמות המידע שיש בידי חברות כרטיסי האשראי על הקליינטים שלהם היא בלתי נתפסת אפילו, אגב לא את כולה אנחנו אפילו יודעים, אלה שיושבים פה. ישב פה נציג איגוד המוסכים ותוך כדי שהוא דיבר חשבתי: רגע, חברת כרטיסי האשראי גם יודעת באיזה מוסך אני מתקן, היא יודעת כמה פעמים בשנה ביקרתי אצלו, היא יודעת מה קניתי אצלו, היא יודעת באילו סכומים, היא יודעת באילו סכומים אני מבוטח בחברת ביטוח, היא יודעת האם אני מבוטח בכמה חברות ביטוח, האם זה ב-12 תשלומים או בשישה תשלומים. יש פה חתיכת אירוע. זה לא משהו שאנחנו יכולים לעשות על-הדרך. אני מבין שהייתם בתהליכים מאוד מאוד מתקדמים, בלי קשר לעבודת הוועדה ובלי קשר לבחירות. אני כן חושב שדווקא באירוע כזה, מצד אחד של משבר הקורונה שמשפיע על כל השוק: הוא משפיע על חברות האשראי, הוא משפיע על סוכני הביטוח, הוא משפיע על חברות,

הוא משפיע גם על עבודת הממשלה ועבודת הוועדה, גם לנו אין זמן לקיים כאן דיונים, אנחנו כל היום עסוקים בלרדוף אחרי הטיוב של כל מה שאנחנו יכולים לעשות כדי להציל ולתת מענה למצב חירום לאלה שפצועים קשה, וניהלנו על זה פה דיונים לילות כימים. אני אומר לך, בתחושה האישית שלנו, לדעתי זה לא הזמן. אם האירוע הזה, שהוא מז'ורי, יקרה בעוד חודש, אחרי שתהיה ממשלה, אחרי שכבר נחזור לאיזו שגרת פעילות ואפשר יהיה לנהל פה שניים שלושה דיונים

שגם את הרפורמה הזאת שאתה מתכנן, יכול להיות שהיא תצא לדרך בשינויים מסוימים, שיעלו פה דברים וסוגיות שבהחלט תיקח אותם בחשבון. אגב, גם מה שאמר חבר הכנסת ברקת אם רשות התחרות אומרת: בכוונתנו להביא הצעת חוק בנושא חופש המידע, קל וחומר שהרפורמה שנוגעת לחופש המידע צריכה לבוא לפני הרפורמה הזאת. ואני לא מדבר עוד על סוגיות אחרות. אני חסיד גדול של תחרות ושל שוק חופשי אבל יש מילה אחת שצריכה להתלוות לזה: הוגנוּת. תחרות חייבת להיות הוגנת. מדינת ישראל מתוך הדחף לתחרות יצרה פה תחרות לא הוגנת בכמה תחומים ואנחנו משלמים עליה את המחיר היום. היום מדינת ישראל מעודדת יצרן בסין ומסבסדת יצרן בסין כדי למכור בישראל ופוגעת ביצרנים הישראלים. זאת תחרות הוגנת? את הדברים האלה צריך לתקן. אני בעד שוק פתוח. - - - לא יכול להיות שאני בדרך אפגע בנקודות אחרות. זה לא שאלה של סוכני ביטוח,

של הגילדה שלהם או לא של הגילדה שלהם. אני בטוח שעשית בתוך המהלך הזה את כל התנאים כדי שמי שבסוף ימכור ביטוח יעבור את ההכשרות המתאימות ואת התנאים הראויים. זה בהחלט דיון שצריך להיערך לא בתקופה כזו. אני חושב שזו לא העת.

אם אני צריך לסכם את הבקשה של הוועדה והאמירה של הוועדה בסיכום הדיון הזה, תדחה את הנושא הזה עד לאחר הרכבת ממשלה ולאחר דיון שנוכל לקיים פה, לא בעת משבר קורונה. אחר כך יכול להיות שיסכימו ויכול להיות שלא יסכימו. בסוף אתה, עם הממשלה, תפעיל את סמכותך בעניין הזה. עד כאן לעניין הזה. אני רוצה לומר משהו שעולה לדיון עכשיו בממשלה,

רק עוד הערה לנושא הדיון. אני שומע את הדברים ואחשוב עליהם אבל אני חושב שבאותה נשימה ואנחנו נבוא בדין ודברים צריך לחזק את העצמאות של הרגולטור. אין בזה כדי לפגוע בעצמאותך. תבינו שמה שקורה פה הוא שיש פה גורם מפוקח שבעצם מערער על סמכות המפקח וזה לא דבר שאפשר לקחת אותו בצורה הזאת. משה, לא היה ערעור על סמכותך, לא מטעם הוועדה. ואני גם לא יודע, יכול להיות שאחרי שיהיה דיון ארוך תגלה שיש פה רוב של חברי כנסת שתומכים בעמדתך כשהעניין הזה יוצג בצורה מסודרת, עם זה שאתה תפיס את החששות של כל אחד פה בנושאים כאלה ואחרים. אתה רוצה את הגיבוי של הוועדה - - - אני רוצה אותו בצורה יותר רחבה, עם עצמאות של רשות שוק ההון, כפי שרשות ניירות ערך והפיקוח על הבנקים הם גופים עצמאיים. משה, עצתי אליך: בעניין הזה המהירות היא מן השטן. במקביל, ככל שיש לכם ניירות משפטיים שנוגעים לנושא של הפגיעה בפרטיות, אבקש להעביר אותם ללשכה המשפטית שלנו כדי שאוכל להפיץ את זה בצורה מסודרת לחברי הכנסת.

תוסיף המלצה לנייר רחב, עמדה רחבה שכוללת את כל השוק, של רשות התחרות, שתתמוך בצעדים של משה ותוסיף לו מידע, כי כרגע הנייר של רשות התחרות הוא רק לגבי חברת אשראי אחת. לגבי עניין אחר שעולה עכשיו בממשלה, באשר לפתיחת השוק, עכשיו מדברים איך יפתחו את הקניונים. דיבר על זה קצת רועי כהן בהקשר של התו הסגול והתו הכחול ואני כבר לא יודע איזה תווים. אם מישהו חושב שאפשר יהיה לפתוח

שאזרחים ירשמו את תעודות הזהות שלהם כל פעם שהם הולכים לקנות תחתונים בקניון אז הוא כנראה לא מבין איך העסק הזה עובד. אני חוזר ואומר, אמרנו את זה לפני שבועיים ואנחנו אומרים את זה עוד פעם: תגדירו מה הם כללי הבריאות שצריך לשמור. איסוף תעודות זהות זה לא בריאות. תגדירו מרחקים, תגדירו מסכות, תגדירו מספר אנשים בכל אתר ואתר, ואחר כך תפקחו על מי עומד או לא עומד בכללים האלה. זאת הקריאה שלנו לממשלה לקראת הדיון הזה. תודה, משה ברקת.

הישיבה ננעלה בשעה 11:00.